מכובדי, נא לשבת,

אנחנו מכונסים - - - חשבנו שזה ב-14:15. אתם לא עוקבים אחרי דברי היושב-ראש,

אני הבנתי מחבר הכנסת קרעי, ויאשר את זה היועץ